אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת. לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת אני מעמיד להצבעה את